אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. גברתי מנהלת הוועדה, הרשמת, הדובר, ערוץ הכנסת, שלום לכולם חבריי חברי הכנסת ואורחים נכבדים. הנושא שמונח כאן לפתחנו,

עבד אל חכים חאג'

למרות שאני מכיר ממקומות אחרים, אני הייתי ראש עיריית טייבה וניסינו להקים אזור תעשייה

וזה לקראת אישור. זה מאוד מתקדם וזה לקראת אישור.

חודש? חודשיים? חצי שנה?

עשר שנים?

ועדת רמ"י אישרה אותו.

לאשר את ההסדר אבל התופעה הייתה ידועה וכולם טיפלו בה. אני מנכ"ל החברה הכלכלית ברהט ואני גם אמון על אזורי התעשייה ברהט. אנחנו ברהט סיימנו עכשיו תוכנית מתאר רהט 2040 בתוכה אנחנו רוצים בשנת

אם אנחנו רוצים לקדם את האוכלוסייה הבדואית,

רק אוכלוסיות חלשות הולכות לשם, אני כבוגר בית ספר טכנולוגי אומר לכם שלא קרה לי שום דבר.

כי המודל המנצח הוא המודל שיש בשער הנגב. בשער הנגב יש מכללה ולמכללה יש גמישות לתת מקצועות לתעשייה עצמה,

הכיוון ברור. חבר הכנסת חאג' יחיא. אני מודיע שבשעה 12:00 מסתיים הדיון כי עומד להתקיים דיון באולם נגב על הצעת החוק והוא יהיה משודר. לכן נהיה חייבים לסיים לפני 12:00. אני

אנחנו מברכים על הנושא של אזורי התעשייה האזוריים אבל זה עדיין לא פוטר אותנו מלעשות אזורי תעשייה לכל יישוב ו יישוב. אם אנחנו ניקח למשל את העסקים במגזר הערבי נושא שיזמתי בו דיון גם במליאה וגם בוועדות 520 עסקים שנפלו בשנה שעברה, כאלה שלא הצליחו להחזיק את עצמם. המלצה מספר אחת צריכה להיות גם אזור תעשייה ליישוב עצמו. אתה הולך לשנות דרסטית את צורת החיים של אוכלוסייה שלמה שמונה 250,000 אנשים ויש לזה תופעות לוואי. אחת מתופעות הלוואי היא שאתה יוצר אנשים מובטלים גם ללא מקצוע. אני ממליץ להרחיב את תוכניות המתאר ליישובי. היום תוכנית המתאר צמודה לבית האחרון ביישוב וזה בלתי אפשרי. אתה לא יכול גם לפתח, לא כלכלה, ואתה לא יכול לפתח אנשים שיבנו, זוגות צעירים שאין להם מקום לגור. אני ממליץ לעשות אזורי חקלאות חדשים. אתה לא יכול להביא אנשים שחיים כל חייהם מחקלאות כאשר הרוב זה גידול צאן ולומר להם שיהיו אקדמאים וילכו לעבוד. משפט אחרון. משפט אחרון. חלוקת הארנונה הלא צודקת בנגב. אם אלה מפעלים, הארנונה לא מחולקת בצורה שווה. בשנים האחרונות עושים שינוי כלשהו.

7 אחוזים.

נכון. אני חושב שזה דבר מבורך לקחת מיישובים מבוססים ולתת לאותם חלשים. אני מדבר על אזורי תעשייה שמחלקים. גם באזורי תעשייה. יש אזור שנקרא מקבל ויש אזור שמחלק. אם למשל כסייפא וערוער לוקחים שבעה אחוזים ודימונה וערד את השאר, זה לא צודק. אני חושב שדבר חשוב מאוד לא פחות הוא שיתוף הפעולה עם התכנון של האוכלוסייה וזה מביא אותי לנקודה עליה דיבר דוקטור ג'מאל זחאלקה, שצריך לפרק מה שנקרא את הרשות להתיישבות הבדואית. הרשות מהווה מכשול גדול. תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים. אני מברך את כל

אני מברך את חברנו טלב אבו עראר על קיום הדיון החשוב הזה. סליחה, זה דיון שמאפשר לחברי הכנסת לנאום כאן או לשמוע אותנו? כשאני אסכם את הדיון, אתה תשמע בדיוק מה אני מתכוון. אנחנו באנו עם שק של בעיות. חברי הכנסת נואמים כאן כל השנה. אני רוצה לסכם את הדיון. הדיון הזה הוא מאוד בעייתי ומאוד בוער מכיוון שיש כאן דברים שנאמרים וגם הדוח שנכתב לעל אזורי תעשייה שלמים שנבנים, מפותחים ולצערי הרב שם דבר לא נעשה בגלל שאחר כך מגלים שזה שטח שהוא בבעלות של פלוני אלמוני. אני חושב שחכמי חלם לא עבדו כך. אני רוצה להציע לטובת הדיון הזה, כיוון שבאמת יש כאן דברים מאוד חשובים שצריך לטפל בהם. בשם יושב ראש הוועדה אני אומר שאנחנו נקיים דיון נוסף מקיף, לא של רבע שעה וחצי שעה - כיוון שנכנסנו כאן לאיזה סד של דיונים היום בכל הנושא של הנגב ויוקר המחיה. אני אבקש מיושב ראש הוועדה להקצות לדיון הזה לפחות שעתיים-שעתיים וחצי על מנת שילבנו את הדברים, ייכנסו לעומק הדברים, כדי שנגיע לתוצאות אחרות. מה שנשמע כאן, זה דבר מאוד בעייתי ובדקה או בדקה וחצי שאני אתן רשות דיבור, זה לא ייפתר. אני נועל את הדיון. תודה רבה.